טוב, צהרים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לצמצום הפערים החברתיים בפריפריה בנושא השבתת הרכבות בדרום בערבים ובסופי שבוע. אני רוצה,

לברך על הצעת החוק להקמת הרשות למלחמה בעוני, שמקדם חברי חבר הכנסת ינון אזולאי,